אנחנו בדיון מעקב באשר לסוגיית תקצוב מרכזי החוסן בגליל. קיימנו דיון דחוף כדי להבטיח את רציפותם והפעלתם של מרכזי החוסן בצפון. הייתה לנו את הזכות, במשרד הביטחון יחד עם שר הביטחון בני

זה היה שומר חומות? לא יודע מה זה היה, שומר חומות. שוסטרמן פנו לעשות מעשה למען עוטף עזה, קרן רצינית ואיכותית אמרנו לה שאנחנו חייבים שלא יהיה דיון על כסף שמיד יצא לביצוע עם התחייבות מראש לרשויות ביקשו גדי ירקוני ואחרים, שיהיה להם את הזכות להפעיל מהר את הדברים בלי לחכות להרשאות ועניינים. באמת אלון גם עיגן את זה ופיתח את זה, אז כל הכבוד לעוסקים במלאכה. בלה בן גרשון, מנהלת מחלקת אוטיסטים וטראומה, משרד הבריאות. אני פה בכובע עכשיו של ממונה על חירום בבריאות הנפש, וממונה על מרכזי חוסן מטעם משרד הבריאות. קודם כל אני, יש לי פה הזדמנות גם להגיד תודה לאלון שמלווה את המרכזים מהיום הראשון להקמתם. היום יש לנו 14 מרכזים ואנחנו לקראת הגשת תוכנית לאומית שהוועדה העליונה, המשרדים השותפים, הכינו אותה, כדי שתהיה פריסה ארצית טובה יותר. ובהזדמנות זו, אני רוצה, לפרוטוקול, להציף את הנושא הכאוב של תקציבים שחלקם עדיין לא הוכנסו לבסיס התקציב. מה שזה אומר זה שיש לנו היום בתקציב הכללי של מרכזי חוסן 26 מיליון וקצצת, רק חצי מזה בתוך בסיס התקציב אחרי שעשינו מאמצים מאוד גדולים בתקציב המדינה הנוכחי לנסות ולשכנע את השותפים שלנו להעביר מבסיס התקציב שלהם לבסיס התקציב של משרד הבריאות. אני חושבת שזה מובן לכולנו מדוע זה קריטי, כי אחרת לא משנה כמה המשרדים משתדלים לשמור על רציפות תפקודית, עדיין תמיד נצטרך לדאוג ולרוץ אחרי משרדים. חלק מהמשרדים פתאום יוצאים, חלק חדש ונכנסים, התקציבים לא מגיעים בזמן ומה שזה אומר שהאנשים המדהימים שעובדים במרכזי חוסן לא מקבלים משכורות בזמן, וכבר הגעתי פעמיים למצב לפני כמה שנים, שהיו שימועים כדי לפטר עובדים כי לא היה תקציב פתאום. אני מבקשת גם מהפורום המכובד לסייע לנו מול אותם משרדים שטרם העבירו את התקציבים שלהם לבסיס התקציב. אנחנו צריכים לנצל את העובדה שכרגע יש פה גרעין תקציבי במשרד הבריאות עד 2025. הדיונים על התקציב הבא יהיו כנראה, בספטמבר, בעוד שנה יהיו דיונים. בספטמבר 2024 כבר יתחילו דיוני תקציב, אוגוסט-ספטמבר זה עוד שנה מהיום, ואנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה עד 2025, להעביר מקסימום מסעיפי התקציב האלה לבסיסי התקציב של המשרדים, ולא תוספתי, ולא מותנה ולא קואליציוני ולא פטנטים. אבל יש פה הזדמנות, כי חלק מהתקציב מובטח עד 2025, לעשות את זה בצורה רגועה ונכונה ואנחנו נהיה עם יד על הדופק וגם אתם כנציגי המשרדים, תחזרו עם הפידבק הזה לשרים שאנחנו גם נזכיר אותם בסוף. גאיה עופר

כן גאיה. שלום בוקר טוב לוועדה. לשאלתך אכן עבר תקציב מדינה עכשיו לשנת תקציב 2024, אנחנו, ככל שהמשרד ירצה שבתקציב הבא להבטיח בבסיס את התקציב של מרכזי החוסן גם להמשך, לא אמורה להיות בעיה, כמובן בתוך סדרי העדיפויות של הממשלה ושל משרדי הממשלה. אז קודם כל הבקשה היא אליך להיות אינטגרטור של משרדי הממשלה, שעד תקציב 2024 הרוב יהיה בבסיס התקציב בלי ברדק, וגם הזדמנות להגיד לכם תודה על הטיפול המהיר בכל ההיבטים הכספיים וההתקשרויות כדי להעביר את השרביט. בשבועיים-שלושה האחרונים אני יודע שנעשתה עבודה מואצת על ידי כל הגורמים לגמור את הסיפור הזה, אז אני רוצה להודות לך ולצוות, תעבירי את זה למי שאמון על הדברים, תודה רבה. בסדר גמור תודה. גדי איזנקוט, חבר הכנסת בבקשה. בוקר טוב, בקיצור מאחר וזה בא על פתרון אני קודם כל משבח את העשייה, את המחויבות. אני נחשפתי אליה לפני שנה בביקור אצל פרופסור מולי להד ומיכל ואנשים שאני ראיתי מקרוב את העשייה.

שזה מקבל משנה חשיבות כי היו 16-17 שנים של שקט בצפון, אבל המבחן הבסיסי של מערכות זה מבחן היכולת ולא מבחן הכוונה. תפנית יכולה להיות באחת, יכולה להיות גם בשגרה שמשתנה, וגם בהסלמה ואירוע חמור שצריך לתת לו פתרון, ועכשיו צריך למצות את הזמן ולהתכונן, לקוות שהשנים הבאות יהיו שנים שקטות, אבל אם מאזינים לראשי מערכת הביטחון מבינים שיש איזשהו שינוי ולכן יש חשיבות גדולה מאוד גם לפתרון, לתקצוב ולמוכנות ולאירועים שיחייבו את הפעלת המרכזים.

תודה גדי. שוסטר בבקשה. תודה, אני רואה במפגש הזה עם כלל החברות והחברים סוג של אבן דרך, לא מסיבת סיום אלא אבן דרך מאוד חשובה. אנחנו, בהובלה שלך, משרד הביטחון נכנס להיריון חוץ רחמי מוצדק, ואני רוצה להגיד שמה שאני מזהה כרגע זה הסדרה, ואני רוצה שנחדד לעצמנו, וזה לא עניין פשוט, גם את העניין התקציבי, את היות הכסף, גם את החשבתי, איך מעבירים את הכסף? וגם את העניין הארגוני, מי נותן את השירות? היו שלושה ערוצים שכל אחד מהם בעייתי. אגב, מכולם אני מבין שכרגע דווקא התקציבי הוא לא פטור הרמטי, זו סוגיית בסיס תקציב. זה העניין שצריך להסדיר אותו. אני רוצה לחדד רק,

ביום חמישי אני אהיה בצפון ואני אנצל את ההזדמנות להיות בבית אריאל בגליל העליון ברשות בנושא של רעידת אדמה, ומרכזי החוסן וצוותי החירום וכל הפעילים האחרים בתחומי ביטחון וקהילה יהיו עסוקים, ויהיה שם קו השבר הזה, השבר הגיאולוגי צופן בחובו שברים חברתיים מסוגים שונים, לצד הביטחון, לצד היות הפריפריה וכל אלו בוודאי שמחייבים את העניין. עוד משפט אחד, מרכזי החוסן לא רק עוסקים בטיפול לפני תוך כדי ואחרי, הם עוסקים בהכנת הצוותים השונים והם עסוקים בהכשרת הלבבות, ביצירת החוסן, ההון האנושי, של הקהילות שנמצאות במשבר, ואני מודה מאוד לכל מי שעוסק בעניין ומבין את המורכבות ואת החשיבות, לצד המענים לטילים ההיפר-סולאריים. יפה. אלון ביטון, ראש תחום ביטחון שלטון אזורי. תודה רבה אדוני יושב הראש, אני חושב שזה דיון סופר חשוב, העיתוי לא יכול להיות יותר טוב. לא מזמן סיימנו מערכה בדרום שהתנהלה למופת בזכות תובנות שהתבססו בתפיסת הביטחון שהאנשים פונו בזמן, והחוסן בא לידי ביטוי בצורה מיטבית. עכשיו צה"ל סיים תרגיל גדול וכל מערכת הביטחון ואנחנו רואים לאן המיקוד הולך. ואני כנציג השלטון האזורי, הגוף שמאגד את המועצות האזוריות מוצא לנכון להגיד שיש לנו פתרון, לפני שרצים למשמר לאומי, לפני שרצים להרבה מאוד דברים, יש במרחב הכפרי ובמושבים ובקיבוצים צוותי חוסן, צוותי חירום ומרכזי החוסן הזה באמת כמו שאמר חבר הכנסת אלון, זה הבסיס וזה עוגן, ואני קורא מפה ממש, בכסף קטן יחסית, ליצור מהפכה במרחב הכפרי ולחזק את צוותי החירום היישוביים לתקצב אותם, לאמן אותם, לתעדף אותם. מתוך הנחה וידיעה ברורה שבטח במערכה רב זירתית או אירוע יותר גדול ממה שהורגלנו אליו בעשרות השנים האחרונות אנחנו נצטרך אותם, וככל שנקדים לעשות את זה באמת בתקציבים קטנים, אנחנו ניצור פירות בצורה שהיא יוצאת דופן לטובה. הרבה מעבר להשקעה. תודה. יפה אלון, אני אשלים אותך ואומר שעשינו גל של השקעות בצוותי חירום והכנה לחירום בצפון, גם בקהילות וברשויות כולל אמצעים וציוד והכשרות, אחרי הרבה שנים שהיה שם מחסור. ההכנה של החירום והצוותים צריכה להיות גם אזורית, גם כפרית וגם עירונית, והחוכמה לא לשכוח גם את המגזר העירוני, ולהכין אותו לא פחות טוב בהיבט הזה. נציגי מרכז החוסן בצפון, יפתח בנבנישתי, בבקשה. שלום רב, אני גם אחרי זה אבקש אם אפשר לתת פה את רשות הדיבור גם לנציג האשכולות אורי שנמצא לידי. מופיע. נפלא, אז אני רוצה להודות, אני חושב שזה התחיל ממשרד הביטחון, ממך כבוד השר, ומיעל ונוחי פה שבעצם אפשרו את זה, דאגו לזה, ליוו את זה, לקחו על זה את כל האחריות הנדרשת על מנת שנוכל לפעול, והיום בעצם שזה עובר תחת הוועדה העליונה להובלה של משרד הבריאות שבעצם הצליחו לרקום את הדבר הזה, אני יודע כמה זה לא פשוט ומורכב גם פרוצדורלית, לתת לנו את האפשרות להמשיך ולפעול ברציפות אז תודה בלה, תודה לכל העוסקים בדבר, לחשב,

אני חושב שזה באמת כל כך משמעותי. האתגר הוא ענק בפנינו, אנחנו שני מרכזי חוסן אשכוליים, זה מודל חדש של,

18 רשויות פה, 19 רשויות שם, והתרחישים הם באמת תרחישים מורכבים וככל ונותנים לארגוני החוסן, ואנחנו כארגון ותיק בתחום הזה, לעסוק בהיערכות, אז אין ספק שבשעת חירום התפקוד יהיה יותר טוב ונתתם מרווח נשימה כרגע.

תודה לכולם, תודה לחבר הכנסת איזנקוט גם על הנוכחות, ויש עבודה לפנינו. תודה, יפתח. אורי פרידלנד מנהל המחלקה לפיתוח חברתי אשכול גליל מערבי, בבקשה.

טוב, אדוני יושב הראש ורבותיי תודה רבה לכם. קודם כל כמו כולם אני מבקש פה באמת להודות לך יושב הראש שלקחת את הנושא הזה גם בהקמה לפני שנתיים וחצי בתפקידך הקודם וגם עכשיו במעקב ובקרה. למשרד הביטחון שהובילו את זה בתור התחלה, ולמשרד הבריאות שהיה לי בשבועות האחרונים שתיים-שלוש שיחות ביום איתם,

סיעור מוחות ואתמול יצאה הבשורה הגדולה. אז אני מבקש להודות לכולם, זה מהאתגרים האלה שאנחנו רוצים להוכיח שיש פה מרכז חוסן, ואנחנו לא רוצים לדעת איך הוא עובד. בפסח ישבתי במרפסת בבית בנהריה עם הבן שלי הקטן בחוץ, פתאום ראינו זיקוקים לאור יום, ככה הוא חשב וגם אני חשבתי, ואז הבנתי שזו כיפת ברזל, על 33 הטילים שנורו על הגליל המערבי. שמרכז החוסן כמובן פעל, ונתן מענה באמצעות האשכול, באמצעות הרשויות, באמצעות המשאבים במלווים אותנו בצורה מקצועית. ונתנו את המענה המיידי, והחשוב שיכלנו לתת. אני חושש שזו רק טעימה ממה שצופן העתיד, אני מקווה שלא נדע. יושב ראש הוועדה, ברשותך אני אפתח עוד נושאים שקשורים לזה, משרד הפנים מימן ומממן בשני אשכולות הצפון הגליל המערבי והגליל המזרחי את אגף חירום וביטחון, לתקצוב של כוח אדם ותקציב פעולה. אצלנו באגף, באשכול גליל מערבי לצערי, התקצוב הופסק. מנהל האגף עזב מיוזמתו ומשרד הפנים, אגף חירום וביטחון החליט להפסיק לתקצב את הנושא. זה נושא שהוא חשוב לנו, חשוב לרשויות, יצא מכתב מכל ראשי הרשויות בנושא הזה למשרד הפנים, עוד לא קיבלנו מענה, בטח לא הארכה של התקציב. התקופה היא תקופה רגישה, אגף חירום וביטחון פועל מצוין ביחד עם מרכזי החוסן ואנחנו עכשיו בחוסר ודאות, כי התפקיד והתקציב לא נמשך. זה נושא אחד ברשותך. נושא השני, וטוב שיש פה את משרד הבריאות, זה נושא של אתרי הדחק. אתרי הדחק שלאן שאמורה להגיע אוכלוסייה בזמן של אירוע חירום על מלא, כמו שאומרים, יש את מרכזי החוסן, אנחנו ניתן את המענה, יש את בתי החולים שיתנו את המענה, צריך לחשוב באמת מה מקום של קופות החולים, ו/או מתן מענה וירטואלי דרך זום או אפליקציות אחרות, כי כשיהיו טילים בצפון זה ייראה רע. אז גם את זה אני שם על השולחן, בלה אולי את מכירה משהו אחר? אבל הנושא של מעורבות קופות החולים, גם הפריסה שלהם בקהילה, גם היכולת שלהם לתת עם הרפורמה והטיפול בבריאות הנפש מענה, זה נושא שאנחנו רואים לנכון להתייחס אליו, ועד כאן בשלב זה, ותודה רבה לכולם. מצוין, תודה רבה אורי. אני אסכם את הדיון. יש מישהו שרצה להגיד משהו? כולם אמרו? יופי. פגשנו לפני כמה שבועות מצב שבו ריחפה עננה על מרכזי החוסן בצפון. מרכזי החוסן נותנים מענה בשגרה, כמו אקורדיון, מוכנים לתת שירות גם למי שצריך בשגרה, אבל בונים את המערך שמתרחב עם מאות מטפלים ו-capacity ויכולת שליטה ושירות בזמן חירום למאות מטופלים בזמן אמת. הקשיים של מרכזי החוסן בצפון הם גם היו כספיים, ולהבטיח את העתיד שלהם לאחר שנסגרו, שזה היה בושה וחרפה, כי האיום הכי גדול על הצפון זה חיזבאללה, בכלל כארגון טרור הכי גדול מסביבנו, ודווקא שם סגרו מרכזי חוסן. עם המצב הזה לא הייתי מוכן להתפשר לשנייה ופתחנו את זה בכוחות עצמנו בנחישות על ידי משרד הביטחון והחזרנו את משרדי הממשלה להבין שגם שגרה בצפון מחייבת מרכזים מתפקדים שיתנו מענה, ומזל שעשינו את זה. היה דו"ח של מבקר המדינה שנזף מאוד במדינת ישראל על זה שאין לה מרכזי חוסן בצפון, אבל גם שיבח את הפעולה שפתחנו אותם מיידית בזמן שהוא כתב את הדו"ח. אבל מצב מרכזי החוסן בגליל וגם קצת בדרום מושפע בכלל מסוגיית הבריאות, מהמחסור הכללי ברופאים, באחיות, במיטות אשפוז, ולאחרונה אנחנו רואים גם מחסור חמור גם בשירותים פסיכולוגיים, פסיכיאטריים ומטפלים פרא-רפואיים ממקצועות שונים. להוסיף חטא על פשע, לאחרונה נסגרה מרפאה בטבריה שמטפלת, הוועדה עוסקת בנושא אני אגיד על זה מילה, ולכל זה מרכזי החוסן גם היו באי וודאות להתקיים. מרכזי החוסן הם סוג של ערובה לעידוד ופיתוח ההון האנושי במרחב הזה, להכשיר אותו, לייצר לו אטרקטיביות, לייצר לו למידת עמיתים, לייצר לו קבוצת השתייכות, ודרך זה להעצים את האפשרות שבכלל שירותי הפסיכולוגיה והטיפול, והפסיכיאטריה יהיו זמינים יותר בגליל. אז המאבק הוא בגדול, שבכלל תהיה בריאות שווה בגליל ובנגב. והפעם, ספציפית בנחישות, פעלנו להבטיח את עתיד מרכזי החוסן בצפון, אבל זה לא אומר שסיימנו את המאבק על המרפאה בטבריה. אני רוצה כן להגיד מילה טובה לשרים הרלוונטיים, לשר ארבל כשר הבריאות ולצוות שלו, וחסן תודה, הייתה pivot בדבר הזה של הבירוקרטיה הכספית, לנצח אותה, תודה רבה. ותעבירו לשר גם ממני, כל אחד מכם. לשר האוצר וצוותו שנתנו גיבוי פה. לשר מרגי שחוזר והולך להשקיע במרכזי החוסן בצפון כמשרד הרווחה, לשר גלנט וצוותו שהמשיכו ופתרו את הבעיה, והעבירו שרביט, וממשיכים לממן. ולמשרד הפנים שהוא שותף. אבל אנחנו נוציא מכתב שזה אותו שר, השר ארבל, למשרד הפנים נוציא אותו בתוך שבוע, מכתב, גם מצד אחד על הטיפול במרכזים האלה, ומצד שני על החלק של משרד הפנים באגף החירום שלו, שישמרו על החלק הזה ויחזירו את האגף הזה לפעילות גם בצפון. זה מכתב שיצא מהוועדה לשר הפנים. אני רוצה להודות לכל אחד מאנשי המקצוע פה, בלעדיכם זה לא היה קורה. אני רוצה להודות לאשכול ולמשאבים שזה ארגון מופת של חברה אזרחית שהופך להיות דרמטי ומרכזי ועוגן של חוסן קהילתי שיוצא מתוך קריית שמונה אבל מיטת ההשפעה שלו היא מהים ועד הגולן, ולמולי להד המייסד וכל הצוות הטוב שעובד עימו. מה שחשוב לנו כקריאה לעתיד, זה שהתקציבים יעוגנו בבסיס התקציב, ויש לנו זמן רגוע לעשות את זה. אנחנו לא רוצים לפגוש משברים כספיים ואז לטפל בבעיות. מעכשיו בוועדות ההיגוי, מעכשיו בהנהלות של המשרדים, מעכשיו בהעברת המסר מפה לשרים עד תקציב 2024 רוב הכסף של מרכזי חוסן ישבו בבסיס התקציב של הרשויות. זאת פעולה שלא מצדיקה שהמקורות הכספיים של מרכזי חוסן יהיו תוספתי או יתרות או העברות או קואליציוני או כל פטנט אחר, זה לא לגיטימי, זה שירות יסוד, שירות קיומי, והוא צריך להיות בבסיס התקציב. אני רוצה להודות גם לצוות שלי וגם לאמל על פעולה נחרצת, על פתרון טוב למרכזי החוסן. זה מצטרף לעוד דברים שעשינו בתקציב. אנחנו נמשיך לפעול למען המרפאה בטבריה. קיימתי שיחה עם שר הבריאות הבוקר, הודיתי לו על מרכזי החוסן, ודרשתי שיטפל במרפאה בטבריה. יש לו קצה חוט לפתרון, אני מקווה שנוכל לברך על המוגמר ולטפל גם בבעיה הזאת ואני גאה בוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, שאמנם אנחנו מהאופוזיציה, אבל יודעים לעבוד עם הקואליציה בהסכמות אבל יודעים להביא פתרונות חשובים וטובים לאזרחי הנגב והגליל והמדינה בכלל. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:35.